אני פותח את הישיבה.

אם יש לכם שאלות על התוכנית הזו בבקשה. משרד ראש הממשלה.

מי מייצג שיתוף פעולה אזורי? אני מבקש הסבר לסעיף

הקורונה פגשה אותנו את מבנה התקציב הקיים. יש סעיף 161606 שזה נקרא קורונה פעילות פקע"ר. התוכנית שאת מדברת עליה לפעילות קורונה של פיקוד העורף היא תחת תחום פעולה של מרכיבי ביטחון. הקורונה כאמור פגשה אותנו במהלך התקציב. הכניסו את התוכנית הזאת על אף שהיא לא בליבת עשה של מרכיבי ביטחון בתחום פעולה הזה אבל היא תוכנית נפרדת רק לקורונה. גם הכסף שהועבר לבריאות הוא רק של קורונה. לא פוגש את מרכיבי ביטחון ולא קשור לזה. התשובה שלך מקובלת לאחת השאלות שלי שזה סתם נכנס תחת סעיף מרכיבי ביטחון כי היה נוח לשים תת סעיף שם. זה לא קשור למרכיבי ביטחון. זה כן קשור כי זה עובר לפיקוד העורף. אם נירה היתה רוצה לשאול, היתה שואלת את זה בכל מקום בכל פנייה. תחום הפעולה זה שם יותר רחב. הבנתי. אמרתם פה כשהגענו לפה אחרי התקציב, כשכביכול עברנו את הקורונה, אמרתם: נגמר, לא תשמעו יותר קופת קורונה מאתנו. הכול יהיה מוטמע במשרדים בלי קופת קורונה. כרגע אתם שוב משתמשים בקופת קורונה לדברים כאלה ואחרים. נירה אומרת שזה הולך לסעיף ביטחון וזה נכון. אם אמרתם שזה לא קופת קורונה ולא ילך לסעיף ביטחון,

אני רוצה לדעת לאן הכסף הזה הלך, ממה הפסדנו ומה שאני יכולה כן לשים שם. ביחס לקופה, כנראה המינוח קצת מבלבל. בשנת 2020 לא היה תקציב מדינה מאושר ובאו לוועדת כספים ואישרו קופסה תקציבית חיצונית נפרדת שהיא רק עבור הקורונה. עם העברת התקציב לשנת 21' -22' הכניסו את ההקצאות עבור הקורונה בתוך תקציב המדינה הרגיל, בחוק התקציב הרגיל, ויחד עם זאת אמרו: עבור שימושי הקורונה אנו שומרים על הפרדה. לכן במובן מסוים אנו כן מנהלים קופסה עבור קורונה אבל היא בתוך תקציב המדינה הרגיל. כלומר תקציב הקורונה הוא בתוך התקציב אבל הוא מופרד לחלוטין מהתקציב הרגיל. תביא פירוט.

נעמה לזימי. לאחרונה התפרסם שמשרד הבריאות יפעל לרכישת ציוד רפואי כמו MRI ו-CT לבתי חולים ברחבי הארץ. אם אפשר לקבל על זה פירוט. לאחרונה פנו אליי מבית חולים בני ציון חיפה שמנסים הרבה זמן לקבל מימון עבור רובוט ניתוחי שהם זקוקים לו למחלקה הכירורגית שלהם. יש להבין זה הצלת חיים לכל דבר. אם אפשר להבין מה התקינה היום עבור מכשירי CT ו-MRI ורובוטים ניתוחיים מבחינת משרד הבריאות, מה אמור להיות היחס בין מכשיר לכמות האנשים והאם אתם עומדים בתקינה הזו היום ברחבי הארץ? אנו יודעים מחלק מבתי החולים שאין להם אישור מבחינת- - - הם עומדים בתקינה במרכז הארץ.

זה מה שאני רוצה לשמוע. נגיד הרובוט הניתוחי הזה הם מחכים לאישור שלו מלא זמן. עשיתי שם סיור. אנחנו איתך. ושאלה נוספת שוחחתי בשבוע שעבר עם ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן. באוקטובר תפוג הוראת שעה שמתקצבת את קריית שמונה ב-2.5 מיליון שקלים לצורך הפעלת שירותים רפואיים, במקום הפעלת חדר מיון קדמי בעיר שבוטל בקורונה בשיא ההזיה ששר הבריאות הקודם ביטל חדר מיון קדמי בעיר בזמן משבר רפואי. הכסף עובר דרך משרד הבריאות ומשרד הנגב והגליל. אני רוצה לדעת איפה זה עומד כי קריית שמונה לא יכולה לספק שירותי בריאות לתושבים ולא הכסף הזה. זה ממש דיני נפשות. היעדר הימצאות המרכז הרפואי הזה, חדר מיון קדמי או שירותים רפואיים שיפעילו מהכסף הזה, זה אומר שאנשים ימותו. אם אפשר לדעת מה קורה עם זה. משרד הבריאות צריך לענות, ואם אפשר לא בכתב כי גם ההצבעה תהיה בכתב. נשארו לנו 3 דקות לסיום הדיון. אנחנו חייבים להספיק. אנחנו מתים יותר צעירים. שימו לב כמה כסף קטן. 2.5 מיליון. הגרוש של הגרוש ומבטלים את זה. אין לתאר. בדיון הבא שנדון בפניות תקציביות נתחיל בזה, ואבקש להתחיל בתשובות לנעמה לזימי. אני רוצה שאופיר ישלים את השאלות וגם את זה תוסיפו לתשובות. מבקש לראות פה נציגי משרד הבריאות. שאלה. בנוסף למה שהיא ביקשה לגבי המכשירים של ה-MRI וה-CT, איך הם מתכוונים לעבוד אם לא תקצבתם רדיולוגיים שיפעילו את זה? כי כבר היום יש מחסור ברדיולוגיים. כלומר לא נקצר את התורים אם לא יוסיפו עוד רדיולוגיים. מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? מקווה שרשמתם. נתחיל את הדיון הבא עם התשובות לשאלות האלה לגבי מקורות התקציב, מה ששאלה נירה את זה אבקש לקבל בכתב לקראת הדיון הבא. של כל הפניות התכוונה, ואני מצטרף. לגבי זה היא שאלה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.